בוקר טוב,

היום יום שלישי, י"א בתשרי התשפ"א 29 בספטמבר 2020. בהתאם להוראות סעיף

מוצע להקים ועדה משותפת שתהיה עד ה-22 לאוקטובר. הוועדה תמנה 8 חברים, 4 חברים בכל ועדה, לפי החלוקה הבאה: מטעם ועדת כספים: משה גפני, יושב-ראש הוועדה המשותפת, הילה שי-וזאן, ינון אזולאי ואלכס קושניר, ומטעם ועדת חוץ וביטחון: צבי האוזר, ניר ברקת, אבי דיכטר ומשה יעלון. כמו שאמרתי, ההרכב יהיה בתוקף עד ליום ד' בחשון תשפ"א 22.10. מה יש ב-22 באוקטובר? מה הם רוצים לאשר עכשיו דחוף שהם צריכים לעשות משהו זמני? הם צריכים לאשר דחוף את חלוקת הכסף של תקציב הביטחון ב-11 מיליארד. אז תקימו ועדה נורמאלית. הקואליציה לא מסוגלת להקים ועדה משותפת לתקציב הביטחון? אני חושב שזו בושה וחרפה שהקואליציה, שממשלת האחדות הגדולה, שממשלת הקורונה לא מסוגלת עכשיו להגיע להסכמה על המינימום הזה של הקמת ועדה נורמאלית לתקציב הביטחון. זאת אחת הוועדות הכי משמעותיות בכנסת, יש לה השפעה על הביטחון של מדינת ישראל ועל תקציב הביטחון. הוועדה היחידה שהביקורת והבקרה שלה אפקטיביים על מערכת הביטחון - אנחנו יודעים כמה הבקרה התקציבית על מערכת הביטחון לוקה בחסר זאת הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון. זאת הוועדה היחידה בכנסת שנכנסת לקישקס של תקציב הביטחון. עכשיו הם עושים ועדה זמנית כזאת שתתכנס לשלושה שבועות. היא תהיה חותמת גומי, כי הרי כבר עברו שלושה מיליארד בממשלה. תראו לפי ההרכב של הוועדה שהיא תהיה חותמת גומי. אני לא אלך לבג"ץ על הכנסת, כי זה גם לא יעבור בג"ץ. צריכה להיות ועדה כזאת שנכנסת לעובי הקורה, שעוקבת אחרי תקציב הביטחון, שלומדת מהשקל הראשון שלו עד המיליארד ה-64 האחרון שלו. להקים ועדה אד-הוק רק כדי לאשר את זה בהצבעה, בלי לבדוק, זה דבר הזוי לחלוטין. למה אין לנו נציג בה? אתם כל הזמן מדברים על דמוקרטיה, על פרלמנטרי, על לא להגביל הפגנות, אבל אפשר לרמוס את הדמוקרטיה עד דק, לפרק את הכנסת, לחסל אותה, לחסל את ועדותיה, להעביר מיליארדים בלי שאף אחד יודע למה הם עוברים, למה הם משמשים. זה

בהסכמת ראשי הסיעות. על זה יש ויכוחים, על ועדה משותפת?

זה מביש,

זה לא בהסכמת ראשי הסיעות, לכן אנחנו מתנגדים. לא זו בלבד שאין תקציב והממשלה הזאת תלויה על בלימה שאולי יוגש תקציב בשבוע האחרון של השנה, אפילו ועדה משותפת שהייתה פה בכל הכנסות והוקמה ללא כל בעיה בעבר, אפילו את זה לא מצליחים לעשות. אני לא מבין מדוע צריך להקים ועדה זמנית לשלושה שבועות בשביל משהו לא ברור. החלק הזה של ה-11 מיליארד צריך להידון במסגרת ועדה רגילה. מה זאת אומרת שאתם לא מגיעים להסכמות? תגיעו להסכמות. למה צריך לעשות את הוועדה הזמנית הזאת? אף פעם לא היה דבר כזה. אני מצטרף לדברים של חברי הכנסת. אני חושב שזאת בושה שקואליציה מעל 72 חברי כנסת לא מצליחה להגיע להסכמים

חוץ מלשמוע אתכם רבים אחד עם השני, הליכוד נגד כחול לבן וכחול לבן נגד הליכוד, לא רואים שום דבר שיכול להוביל את המדינה קדימה. אתם הורסים את המדינה. שתי המפלגות היום, כחול לבן והליכוד, הורסות את המדינה. חוסר ההסכמה הוא לא בין כחול לבן לליכוד. אם יש הסכמה בין כחול לבן לליכוד, מחר בבוקר ניתן להקים ועדה. תקים ועדה קבועה. אתה מכנס אותנו בשביל להקים ועדה לשלושה שבועות? לא היה דבר כזה בכנסת. אנחנו כמה חודשים אחרי בחירות ושום דבר לא זז בכנסת הזאת. זו בושה. אנחנו צריכים לשבת כאן ולהצביע על הקמת ועדה זמנית עם שמונה חברי כנסת? למה שמונה חברי כנסת ולא תשעה חברי כנסת? כי ועדה משותפת היא תמיד פריטטית, זה התקנון בכנסת. אני יו"ר סיעה. אף אחד לא דיבר איתי ולא דיבר עם ראשי הסיעות האחרות מהאופוזיציה. עוד לא היה דבר כזה שקואליציה רמסה ככה אופוזיציה. אתם חרפה לדמוקרטיה, אתם חרפה לניהול המדינה, אתם ממשלה מתקוטטת. בקרוב מאוד שאתם תהיו אופוזיציה אני מבטיחה לך שאנחנו לא נתנהג ככה. לא היה דבר כזה מעולם שאף אחד מראשי הסיעות באופוזיציה לא שמע על הוועדה הזאת, שזאת אחת הוועדות הכי חשובות בכנסת.

הולכים "ללקק" למערכת הביטחון, בטח לא לבדוק שם אף סעיף, רק לאשר כמו חותמת גומי. זו חרפה.

אפשר לעשות כל דבר, אבל השאלה אם זה נכון לעשות. רמת הטירוף היא

אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל לא כל ועדות המשנה של חוץ וביטחון קמו עד עכשיו. אפילו ועדות המשנה לא פעלו כולן. אנחנו נמצאים פה באירוע ממש מוטרף, והביטוי של זה זו הבקשה הזאת היום. צריך לשים לזה סוף. אני חושב שהבטן של חברי הכנסת מהקואליציה שנמצאים כאן מתהפכת. שיעשו את חובתם. מדובר במיליארדים על מיליארדים בלי שום בקרה. טירוף מערכות מוחלט. אני הייתי, כידוע לראשי הסיעות כאן, מעורב בהקמת ועדות משותפות קודמות, אני דאגתי שכל ההרכבים יהיו מוסכמים. גם לגבי ועדת חוץ וביטחון שהובלתי הגעתי לכדי סיכום כמעט סופי בנוגע להרכבה. בהודעה של יושב-ראש ועדת הכספים ויושב-ראש ועדת חוץ וביטחון דובר על הסכמה. לאור העובדה שאני שומע פה שאין הסכמה, אני מוריד את הנושא הזה מסדר היום, אנחנו לא נצביע על כך. פניית יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר טענת נושא חדש בעת הדיון בהצעת חוק סמכויות מיוחדות על ההסתייגויות שהוגשו על ידי חברת הכנסת איילת שקד, חבר הכנסת סגלוביץ' וחבר הכנסת אוסאמה סעדי. איפה כל אלפי ההסתייגויות? הוועדה הזאת דנה במה שוועדת חוקה מבקשת שנדון. אם יש עוד נושאים חדשים שטרם עלו לכאן, הוועדה תתכנס ותדון שוב. מה שהוגש כנושא חדש והועבר לוועדת הכנסת על ידי ועדת חוקה בזה אנחנו דנים. כרגע יש שתי בקשות: בקשה של חברת הכנסת איילת ושקד, ובקשה של חברי הכנסת סגלוביץ' ואוסאמה סעדי. ההסתייגויות שהוגשו על ידי חברת הכנסת שקד עוסקות במתן סמכויות נרחבות לממשלה במצב חירום. ההצעה לאפשר ליועצים חיצוניים לייעץ לממשלה במקום הגורמים המקצועיים של הממשלה, שזה חלק מההסתייגויות, והבקשה שלהם לאסור הסתייגויות כשהמצב הוא לא מצב חירום מיוחד - כל הנושאים האלה ועוד לא היו בהצעת החוק המקורית, לכן אני חושב שהם בגדר נושא חדש להצעת החוק הזאת. היועץ המשפטי של ועדת חוקה, ואני אשמח לשמוע את ארבל, חושב שזה לא נושא חדש. אני מסכימה שמי שקובע הם חברי הכנסת. הסתייגות אחת אומרת שלא מקבלים חוות דעת חיצונית, שמספיקה הסכמת שר הבריאות. לא צריך להוסיף את המשפט: "וגורמי המקצוע במשרד הבריאות". לא צריך לתת לגורמי המקצוע מעמד בחקיקה, לא היה דבר כזה. אני מקווה מאוד שלפחות על הסתייגות הזאת חברי הכנסת מהליכוד יצביעו יחד איתנו. איתן, איזה חוק אתה מכיר שכתוב בו במפורש שצריכה להישמע עמדת גורמי המקצוע? באיזה חוק אתה מכיר שמגבילים הפגנות? מה שעשיתם, ממשלת כחול לבן-ליכוד, זה פשע כלפי המדינה.

כי החלטתם על סגר מלא כדי לאסור הפגנות. אני חושבת שההחלטה של היועץ המשפטי לממשלה ושל שר המשפטים היא החלטה שערורייתית. אפשר להגביל הפגנות גם בסגר חלקי. אם 50% מהמשק עובד ואין התקהלויות, אפשר לעשות מתווה להפגנות. זה שהיועץ המשפטי לממשלה ושר המשפטים החליטו שלא,

חמור שאתם כשרים הייתם צריכים להילחם בו. מה עשיתם? נתניהו לא רצה את ההפגנות, בין אם זה בגלל הדבקה, בין אם זה כי לא נעים לו, ואתם לא הסכמתם להגביל את ההפגנות אם זה לא סגר מלא. עשרות אנשים איבדו את פרנסתם רק כי הלכנו לסגר מלא, למרות שהיה ברור שאפשר להסתפק גם בסגר של מרץ. מה אנחנו אומרים? כדי להציל את כלכלת ישראל ולמנוע מאנשים חרפת רעב, תעשו את הדבר ההגיוני, תגבילו את ההפגנות במצב של סגר חלקי,

אני לא חושבת שיש מישהו שיושב בחדר הזה שלא יסכים איתי. כל אחד כבול באילוצים הפוליטיים שלו. את טועה, כי ביום שישי האחרון נכנסו לתוקפן תקנות שמגבילות הפגנות. לפי המתווה שקבעה המשטרה ומשרד הבריאות יש היום במדינת ישראל הגבלות על הפגנות. אז בשביל מה צריך את החוק הזה? הנושא החדש שאת מציעה כרגע אומר שגם במצב של סגר חלקי צריך לאסור כל הפגנה שהיא. אם היום יש הגבלות בלי החוק הזה, בשביל מה צריך את החוק? באמת שלא צריך את החוק הזה. במקביל לחוק הזה גם הוגשו תקנות שמגבילות הפגנות. אם התקנות מספיקות, בשביל מה צריך את החוק? מכיוון שיש כאלה שטוענים, גם בממשלה, שבמצב חירום מיוחד צריך להגביל עוד יותר את ההפגנות, מעבר להגבלות שקבעה הממשלה ומשרד הבריאות.

קיימות בכל מצב של סגר כלשהו, הרמטי או חלקי. המצב שבו מותר להפגין 1,000 מטר ברדיוס הבית שלך חל אך ורק בסגר מוחלט ומלא שבו המשק לא מתפקד. ההצעה שלך

על כך שגם במצב של סגר חלקי אי אפשר יהיה להפגין בכלל. אנחנו לא אומרים שאי אפשר להפגין, אל תכניס לי מילים לפה. אני קורא את מה שכתוב, לכן קראתי לזה נושא חדש. אני מדברת על להגביל את ההפגנות. ביחס ליועצים המקצועיים כתבתם שזכותם להישען גם על עמדות מקצועיות של מומחים חיצוניים. תסתכל על ההסתייגות עצמה. ההסתייגות עצמה אומרת שצריך למחוק את גורמי המקצוע, שמספיק שר הבריאות. השר מייצג את כל גורמי המקצוע. יש גם את הסעיף שאומר שכשיש מצב חירום לא צריכות להיות הגבלות על הממשלה. כל הנושאים האלה הם נושאים חדשים. לי שרים בכחול לבן ושרים בליכוד אמרו את האמת. כולם הסכימו שאפשר היה להסתפק בהגבלות של מרץ. אנשים מאבדים את פרנסתם בגלל שלא הצלחתם להגיע להסכמה על ההפגנות. זאת חרפה שאתם כולכם תשלמו עליה. מהרגע הראשון אמרנו שזה חוק שבא לבטל כליל את הזכות להפגין, הוא לא בא להגביל אותה. אתה בעצמך, כבוד היושב-ראש, אמרת שלפי סעיף 7(2) אפשר להגביל. עובדה שהמשטרה עם הייעוץ המשפטי לממשלה ועם משרד הבריאות הגיעו למגבלות ולמכסות לגבי מספר המשתתפים. אמרת, אדוני היושב-ראש, שלראש הממשלה זה לא מספיק. ראש הממשלה לא רוצה 1,000, 2,000 או 1,500, הוא רוצה למנוע את כל ההפגנות. מה שקורה עכשיו בחוץ מול הכנסת זו בושה וחרפה, זו אות קין וזה דגל שחור. ברגע שאתה אומר שאתה מגביל את זכות ההפגנה רק ל-1,000 מטר, אתה מאיין כליל את הזכות להפגין. אל תבואו ותגידו לנו שאתם שומרים על הזכות החוקתית הזאת. בגלל זה יש על זה פיקוח של הכנסת. איזה פיקוח? איזו זכות זו להפגין ברדיוס של 1,000 מהבית שלך עם הגבלה של 20 אנשים? זה לא קשור. תבואו ותגידו שאתם אוסרים כליל את ההפגנות. אוסאמה, מדובר בכל הזכויות. מדובר גם על הזכות להתפרנס, גם על הזכות להתפלל. עם כל הכבוד, היועץ משפטי, משרד המשפטים ומשרד הבריאות אמרו שאפשר להפגין בכיכר פריז

אתם, כנראה, בגלל משמעת קואליציונית תפילו אותה. אתה עושה תרגיל באמצעות השימוש בנושא חדש. יש אלפי הסתייגויות שהוגשו על החוק הזה. רובן חדשות, הן לא קשורות בכלל לנושא החוק. פה יש משהו שהוא במהות, שהוא בליבת החוק, שהוא בליבת הוויכוח על האיזונים

יש ממשלה, יש גורמי מקצוע. אם יש שם הדבקות, תגבילו, ואם אין הדבקות, אל תגבילו. אני לא חושב שזכות ההפגנה קדושה יותר מזכות התפילה, מזכות הקניין, מזכות

אם אתה הולך לקבל החלטה עכשיו אם לפתוח דוכן פלאפל, אם לפתוח חנות נעליים לא בגלל השאלה של ההדבקה והמאבק בקורונה אלא בגלל שזה מקביל לך לעניין של הפגנות, זה שיקול

נדמה לי שאפילו מדינות עולם שלישי לא חוקקו חוק כזה. זה מצטרף לזה שמדינת ישראל היא המדינה היחידה ששירותי הביטחון שלה עוקבים אחרי חולי קורונה.

מי משתף פעולה עם הדבר הזה?

אני לא יודע מה השיקולים שלכם, אבל זה נראה נורא.

אנחנו מתדיינים פה על חוק למניעת הפגנות כשמחוץ לכנסת המפגינים מוכים על ידי המשטרה. התכוונת לכך שהם מרביצים למשטרה.

אני פה חמש שנים. היחידים שעשינו היינו אנחנו. אנחנו בחוק הזה, חבריי חברי הכנסת, לא

הזמן כרגע הוא לקחת אחריות כנבחרי הציבור ולהגיד שאין התקהלויות. עד עכשיו לא שמעתם את בנימין נתניהו אומר שהוא נגד הפגנות. הוא אמר שהוא נגד התקהלויות. התקהלויות זה אירועים, התקהלויות זה לוויות, התקהלויות זה מסעדות. יושב פה חבר הכנסת סמוטריץ' שמלין על כך ש-13 שנים לא עשינו כלום. בכל הזמן הזה הימין, אם בווריאציה כזאת או אחרת, היה בתוך הממשלה. נתניהו נתן מטריית הגנה אווירית, הוא לא נתן שום דבר לעשות. אם לא הייתם יושבים עכשיו באופוזיציה, לא היית מדבר, היית מרים בעד-נגד כמו ילד טוב. בגלל שאתם נמצאים מחוץ לקואליציה אתם מנסים לטרלל פה את כולנו מהטריבונה. תגיד לבנט שיפסיק להסתובב בין העסקים ולהמריד אותם. סוף סוף יש מישהו שמסתכל לעסקים בעיניים. טוב שהוא נזכר אחרי הרבה שנים שהוא ישב פה. טוב שנזכר אדון בנט לדאוג לעסקים ולכל העולם. עכשיו הגיע הזמן לדאוג לציבור. בריאות הציבור מחייבת התגייסות שלנו, הנבחרים, אל מול הנגיף הזה שמשתולל. אני מוטרדת ממה שאנחנו עושים כאן, מזה שכל מגזר מושך לכיוון שלו. אנחנו בשעת חירום אמיתית. אין מדינה אחרת בעולם שנמצאת במספר כל כך גבוה של נדבקים. אנחנו נמצאים במצב חירום. אני שומעת את מנכ"ל משרד הבריאות אומר שזה הרגע האחרון של כולנו לנסות להשתלט על הדבר הזה,

ערבים,

מפגינים,

אנשים שאינם דתיים. ללא אמון הציבור לא נצליח לשמור על בריאות הציבור. אפילו טראמפ לא הגביל הפגנות. מדובר פה אך ורק בהגבלה. היא מאוד מידתית,

היא מאפשרת ומחייבת את פיקוח הכנסת,

את העובדה שעל זה אנחנו מדברים במקום לדבר על תכנית היציאה מהדבר הזה,

אני רוצה להתייחס לשאלה אם מדובר בנושא חדש או לא.

שאנחנו דנים בה בוועדת החוקה עוסקת בהכרזה על מצב חירום מיוחד, על התנאים להכרזה, על מה הסייגים שצריכים לשמור עליהם במצב חירום מיוחד,

תעלול פוליטי מלא לחלוטין. אם אין פה נושא חדש, תביאו את זה

אנחנו רואים שוב ושוב שהליכוד רק מדבר,

שקשור בהתמודדות עם העריצות המשפטית של היועץ המשפטי לממשלה בהקשר

הדמוקרטיה לא מתה. ההצעה של חברת הכנסת שקד מביאה סיום לדמוקרטיה, כי היא מאפשרת לממשלה משילות מוחלטת בלי פיקוח פרלמנטרי, בלי יכולת להתייעץ עם גורמי המקצוע, בלי לבקש אנשים חיצוניים. לפני שנעבור להצבעה,

בקשת יושב-ראש ועדת הכספים להקדמת הדיון בהצעת חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) (תוספת למענק לעובד בעד עבודה בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה), לפני הקריאה השנייה והשלישית. הצעת חוק מס הכנסה שלילי קובעת מענקים לאוכלוסיות החלשות ביותר. סוכם בין הוועדה לבין משרד האוצר שאם הוועדה והמליאה יצליחו להעביר את ההצעה הזאת היום, הם ישלמו מקדמה למענקים האלה כבר מחר, ולכן הדחיפות והבקשה לשחרר מחובת הנחה. החוק הזה הוא

במקצת. למה הוא רע במקצת? כי החוק הזה מפלה אוכלוסיות שונות. עצם זה שהחוק לא מאפשר לנשים פחות מגיל 23 להגיש, זה דבר לא מובן. למה לא תיקנו את זה? ביקשנו בוועדה, אבל משרד האוצר התעקש. אין שום היגיון למה אישה בת 24 יכולה ואישה בת 22 לא יכולה. הוועדה לא סיימה את הדיון בעניין הזה. התיקון הזה מתייחס למענק ספציפי. הוועדה תדון בשאלה הזאת. יש לי הצעת חוק כזאת. ראיתי, עד גיל 21. אפשר לחוקק את ההצעה שלך באופן זמני לתקופה הזאת, למענק הזה. אנחנו כבר אמרנו שמבחן הגיל לא צריך להיות קריטריון. זה התחיל בצעירים הערבים מ-18 עד 20 שהחרגתם בחל"ת. נעלה את זה להצבעה. מי בעד הקדמת הדיון בהצעת חוק להגדלת שיעור השתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה),

מי נגד, מי נמנע? הצבעה בעד, 10 נגד, אין נמנעים,

הקדמת הדיון אושרה. חברים, תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:05.